אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת, היום כ"ט באדר התשפ"ג, 22 במרס 2023. הסעיף הראשון שעל סדר היום הוא הקדמת הדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 15) (נבצרות ראש הממשלה), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

הממשלה) זו בקשה שאני הגשתי כיושב ראש הוועדה. לאחר דיונים ארוכים, אני שמח שאתמול סוף סוף העברנו את החוק בקריאה שנייה ושלישית. הגעתי להבנות עם האופוזיציה לגבי סדר הדיון שיהיה לנו בקשר לחוק הזה - מספר שעות, שמיות, הסתייגויות. עשינו את זה בהסכמה. להבדיל מהכנסת הקודמת, עם ניקוי השולחן אנחנו מביאים פחות בקשות לפטורים לקראת הסיום, גם פחות סעיפי 98. לא חוקקתם. לכן אני מבקש, כדי שנוכל בהתאם להסכמות עם האופוזיציה, להביא את זה כבר היום למליאה ולהתחיל את הדיון. האם ההסכמה כללה את ההבאה היום?

אני מצביע על זה. הם מודעים לזה. הם מודעים לזה שאני מביא. ההסכמה היא מרגע שזה מתחיל, כמה שעות, כמה שמניות וההסתייגויות. לא יפה שאני אדבר נגד הסכמות. אתה יכול לדבר דרך הבקשה הזו. כדאי להעמיד דברים על דיוקם. העובדה שאתם עושים פחות שימוש בצעדים מן הסוג הזה, יש לזה סיבה אחת. זה לא מתוך הכבוד שלכם לתקינות תהליכים בכנסת. רק בערב ראינו בוועדת החוקה את חוסר הכבוד הבסיסי של הקואליציה להתדיינות ראויה סביב חוקי המהפכה המשטרית. הסיבה היחידה שאתם עושים שימוש מועט בכלים האלה היא העובדה שפשוט לא טרחתם לחוקק שום דבר למען האזרחים במדינת ישראל. שעבדתם את כל ועדות הכנסת לטובת חוקי ההפיכה המשטרית ואתם מביאים יבול רקוב של הצעות חקיקה שכולן עוסקות בהפיכה משטרית, בהגנה על שחיתות ובקידום שחיתות שלטונית. לגבי הבקשה הספציפית הזאת. אדוני היושב ראש, יסביר לי אדוני מה הדחיפות. אני מבין שאתם לחוצים ולכן אתם הפעלתם נוהל חריג בוועדת החוקה כי אצה לכם הדרך. גלעד, תדבר על הנושא. מה החקיקה הזו כל כך דחופה לכם? יש מישהו שהודיע על הוצאה לנבצרות? מה הסיפור? תודה. צריך להביא הצדקה להקדמה. רוויזיה. בוקר טוב לכל הנוכחים. אני מצטרף לתהייה של חברי חבר הכנסת גלעד קריב. לא הבנתי מה הדחיפות בקידום הצעת החוק הזאת שנדונה במהירות שיא. בסופו של דבר אנחנו מדברים על סעיף 98?

אין סעיף 98. הגענו להסכמות והסברתי מה הן ההסכמות. להסביר גם לך?

סיימת לגבי הסעיף הזה?

אם כך, אני עובר להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון לפני הקריאה השנייה והשלישית? 5. מי נגד? 1. מי נמנע? הצבעה נתקבל ההצעה התקבלה. הצעת החוק תונח היום על שולחן המליאה.

הגענו להסכמות של 16 שעות, ארבע שמיות וגם על כמות ההסתייגויות שזה לא יהיה הסך הכול. אנחנו נגיע למספר ובלי שעת הצבעה.

הנושא השני שעל סדר היום הוא קביעת ישיבות נוספות של הכנסת ושינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום ה' בניסן התשפ"ג, 27 במרס 2023, בהתאם לסעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת. קביעת ישיבות נוספות של הכנסת ושינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום ה' בניסן התשפ"ג, 27 במרס 2023, בהתאם לסעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת את הבקשה יציג מזכיר הכנסת דן מרזוק.

יושב ראש הכנסת מבקש את אישורה של הוועדה לקבוע שלוש ישיבות נוספות לקראת תום כנס החורף . אנחנו מדברים על ישיבה שתתקיים ביום חמישי הקרוב, מחר, בשעה 09:00 בבוקר.

בשעה 10:00 בבוקר. בנוסף מבקש יושב ראש הכנסת את אישורה של הוועדה להקדים את שעת הישיבה של הכנסת ביום שני הבא,

ה-27 במרס 2023, כך שהישיבה תתחיל בשעה 10:00 בבוקר במקום בשעה

רק במידה ולא. עד 2:30. זה באמת מרגש. זה מקל על העניין אבל לא השתכנעתי. אני יודע שזה יפה.

יש יתרון בהשארת המליאה רצופה כי כל יום שעובר ואתם לא במליאה, אתם גורמים נזק מדיני אחר. אני רוצה לברך. נמצאת כאן חברת הכנסת סון הר מלך שהובילה את חוק ההתנתקות. ראינו את הריקודים הסוערים ברחבת הכנסת. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מבכירי הבית הזה, עמד על הדוכן ואמר שאין שום בעיה עם ארצות הברית, לא שמענו את ארצות הברית מתנגדת לחוק. אני מצטרף לביקורת שלך לגבי הריקודים והשמחה. זה חושב שזה היה צריך להיות הרבה יותר גדול, הרבה יותר שמח, עם הרבה יותר אנשים. בשעה כזאת עשינו את זה קטן. אני מציע שתזמינו את שגריר ארצות הברית. הכול טוב, אתם יכולים לנפנף את הכול, רק נזכיר לטובת הנוכחים כאן שבמהלך שלא נעשה לפחות 15 שנים שגריר ישראל בארצות הברית זומן לשיחת הבהרה, נזיפה, על חוק

אני רק מזכיר מכיוון שאנחנו לא בוועדת חוץ וביטחון אלא בוועדת הכנסת. אני רק שב ואומר כי אנחנו לא פותחים כאן דיון חדש על חוק ההתנתקות, עמד יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בדברי הסיכום שלו ואמר לכנסת ישראל שלאמריקאים בכלל אין ביקורת על המהלך. לא היית בוועדה האחרונה. אם היית, היית יודע ושומע שבאמת הם לא אמרו שום דבר. מה זה לא אמרו שום דבר? את לא שמעת מה קרה הלילה? גברתי, אמרו גם אמרו. עד כמה אפשר להיות מנותק? מכיוון שהיה דיון חסוי, אני לא אתייחס. לא שזה מזיז לי שהם אמרו. בטח שלא מזיז לך. בטח לא מזיז לך, כי את, מה אכפת לך? את רק אחראית על ה-... ולשפוך את הדלק למדורה. הממשלה הזאת מנותקת. זה פשוט מדהים. אנחנו לא בוועדת חוץ וביטחון. אנחנו מדברים על סדרי דיון. משיחיות ללא גבולות. עבדות ללא גבולות. טרלול שאין לו גבול.

אני לא מוכן שכך תוציאו חברת כנסת. אני מסכים איתך. זה לא בסדר. מה קרה? אף אחד לא הורס שום דבר. גלעד, אף אחד לא הורס שום דבר ביחסים הבין-לאומיים. תפסיקו כבר לבלבל את השכל ותפסיקו לשלוח השלכות. אתם שולחים משלחות לעולם כדי לבזות את ישראל. תפסיקו עם זה. אתם רק מסתכלים על מה שאתם עושים. אצלכם הכול חלק. הזיה. גלעד, תסכם. משפט אחרון ואם אפשר גם קצת רלוונטיות לנושא. אני לא נכנס לחוק ההתנתקות. אני רק אומר שיש יתרון בזה שאתם מרותקים למליאה כי אז אתם גורמים פחות נזקים מדיניים אבל יש כאן באמת מצב שהוא לא הגיוני. אנחנו לא מצליחים למצות את הדיונים בוועדות. אתמול הופעל הנוהל שמונע מהאופוזיציה לנמק את כל ההסתייגויות שלה בצורה מסודרת על חוק שהוא החוק החוקתי הכי דרמטי שנדון כאן לפחות שלושה עשורים. עכשיו באים ובגלל לוחות הזמנים המטורפים האלה לא מאפשרים לנו לנמק את ההסתייגויות, מפעילים נוהג שמוגדר על ידי הייעוץ המשפטי של הכנסת כנוהל חריג ביותר שצריך לוודא שאין בו שימוש לרעה בסמכות היושב ראש, סותמים את הפה לאופוזיציה ב-4:00 בבוקר, ובשביל מה? בשביל שתוכלו לעשות עוד מליאות. אני שואל עוד פעם איזה חוקים. ניחא, אני מבין את חוק החמץ. אני מתנגד לחוק החמץ אבל אני מבין את הדחיפות של מי שרוצה לחוקק אותו כי מה לעשות, רוצים שלא יעבור הפסח בלי חוק החמץ. בעיניי זו טעות אבל אני יכול להבין את הענייניות, את הקשר בין הלחץ להעביר את חוק החמץ לפני חג הפסח הבא עלינו לטובה. אבל לא בשביל זה אתם רוצים את המליאות. אתם מעבירים כאן סוללת חוקים כולל החוק של הוועדה למינוי שופטים. הרי אתם יודעים שאין צורך בוועדה הזאת בחודש הקרוב. אתם לא הולכים לכנס את הוועדה. אתם לא הולכים לבחור את נציגי הכנסת. הרי אנחנו יוצאים לפגרה, אז על מה כל הטירוף הזה? למה לא מאפשרים לוועדת חוקה לנהל דיון הסתייגויות כמו שצריך, כי אתם צריכים עוד ימי מליאה כולל יום חמישי וראשון?

ההצעה הזאת היא חלק מסתימת הפיות של האופוזיציה בחוקים שחלקם הם חוקים של שינוי משטרי מאוד מאוד עמוק, שאין שום הצדקה בלוחות הזמנים. זה עוד פעם שימוש לרעה בסמכות. אני מבקש חוות דעת. היועצת המשפטית לא נמצאת כאן. אין נוהג שיועץ משפטי נמצא לרשות חברי הכנסת? אני מבקש לעצור עכשיו את הדיון, לקרוא ליועצת המשפטית, לא לעשות כאן שום הצבעה בלי ייעוץ משפטי. אני מבקש את חוות דעתה של היועצת המשפטית לאור מה שקרה אתמול בוועדת החוקה, שהפעילו נוהל חריג על נושא ההסתייגויות ועכשיו מבקשים מליאות לחקיקה שהיא לא דחופה. תודה. בקצרה. לגבי מה שקרה הלילה בארצות הברית.

ישראל כבר לא בעלת הברית הכי קרובה של ארצות הברית. בשלושה חודשים הצלחתם להרוס מערכת יחסים של 75 שנים. לא היית כאן בלילה כי יצאתי לפני, אבל אין ספק שהפעלת נוהל חריג בנסיבות העניין בדיון כל כך מהותי לאופי המשטר של מדינת ישראל, זאת סתימת פיות וזה לא ראוי. יש לי שתי שאלות כאשר שאלה אחת מופנית ליועצת המשפטית שלא נמצאת כאן. עד כמה העניין הזה של קביעת ארבע ישיבות חריגות, עד כמה זה חסר תקדים. השאלה השנייה היא אליך אדוני היושב ראש כיושב ראש הקואליציה והיא מה ההיסטריה? מה הסיבה לטירוף הזה? של הימים? של ארבע ישיבות חריגות. כשמנקים שולחן, זה לא דבר חריג. מוסיפים ימים, מוסיפים שעות ומקדימים דיונים. ארבע ישיבות חריגות?

זה לא ארבע. יש כאן שלוש. זה גם מצטמצם לשתיים. זה שלוש ישיבות ועוד הקדמת דיון.

רביעי יהיה רצוף עד חמישי, דבר שנעשה כמעט בכל כנסת, בכל סיום של כנס, כאשר מוסיפים ימים ומקדימים את שעות המליאה. אין כאן משהו יוצא דופן. אני מכיר את המושג של ניקוי שולחן. הייתי כאן בכנסת הקודמת וזה לא היה.

אתם רציתם יותר חמור.

אתם הבאתם ניקוי שולחן. אני בדקתי. אתם ביקשתם 98 על הכול עם שעת הצבעה, עם צמצום ההסתייגויות. היה ביום ראשון. אין לכם חוקים. על איזה חוקים אנחנו ביקשנו? ראיתי בדיון איך אתם מתווכחים עם היועצת המשפטית למה היא לא מאשרת לכם. אתם מטרללים כאן את כל המערכת.

לאיזה חוקים אנחנו ביקשנו ניקוי שולחן ולאיזה חוקים אתם מבקשים?

תאמין לי שלפני שהתחלתי את זה, בדקתי. אצלכם זה לא ניקוי שולחן. אני אומר לך שראיתי. בכנסת הקודמת הבאתם חבילה כשאורבך ישב בכיסא הזה. ביקשתם חבילה של חוקים להפעיל עליה 98 ושעת הצבעה. בועז טופורובסקי ואורבך מתווכחים עם היועצת המשפטית למה היא לא מאשרת להם.

הוא ענה לך. אלה חוקים אחרים. אנחנו אנשים אחרים.

אתם פריבילגים. מיכל שיר ושלי מירון, מישהי מכן רוצה להתייחס? הפוסל במומו פוסל. הוא התכוון לומר שאנחנו פרימיטיביים. אני חייבת להודות שאני בכל פעם מתלבטת אם להגיב למה שקורה כאן בוועדה. כן. אתם פריבילגים. ולדימיר, לא הפריעו לך.

כל מה שאתם עושים כאן זו הצגה אחת גדולה. גם החוקים הלא דמוקרטיים שלכם, בין אם את פסקת ההתגברות, חוק הנבצרות, חוק דרעי, הכשרת עבריינים, הרס מוחלט וטוטלי של כל מה שראוי, קדוש וסמלי כאן במדינת ישראל. באמת, אפשר להמשיך ולדבר ולקונן על כל הנזק שאתם עושים אבל בשורה התחתונה, איך רוטמן אמר? רואים לכם. זה מהלך שהוא מתוכנן מראש, ידוע מראש, תכננתם מראש עוד כשהייתם באופוזיציה לבוא ולקחת את השלטון ומאותו רגע לא לשחרר אותו לעולם ולהפוך את מדינת ישראל ממדינה ליברלית פתוחה ודמוקרטית למדינה חשוכה וסגורה שתשרת אך ורק את הדוצ'ה ואת חבר נאמניו.

או הדוצ'ה או הבייבי דוצ'ה.

ב-1977 אמרתם את זה על בגין. מי זה אתם? אני הייתי בליכוד לפניך. אני תוהה מי זה אתם. דוצ'ה הזכירו על בגין ושנה וחצי אחרי כן היה שלום עם מצרים. אני שואלת כי אני הייתי בליכוד לפניך. רק לתקן היסטורית. שנה וחצי אחר כך היה שלום עם מצרים.

מי שיוצא להפגין נגד החושך שאתם מייצרים, אלה הם אנשי הליכוד, אלה הם אנשי הימין, אלה הם אנשי ההתיישבות. אלה הם האנשים שיוצאים להפגין היום כי אתם מייצגים חלק מאוד מאוד קטן וקיצוני בעם. להבדיל מכם, אנחנו נכתוב את הפרק הזה בספר שלנו בעוד שאתם לנצח תישארו כתם בהיסטוריה הזו. יש לי חדשות בשבילכם, אם אתם חושבים שאיזשהו בן אדם במדינת ישראל, גבר או אישה, מתנחל או תל אביבי, מהצפון או מהדרום יסכים שייקחו לו את זכויות הפרט והוא ישב וישתוק - אתם טועים. יש בחוץ לוחמי חירות והם יילחמו. הם יילחמו עד הסוף. הם יילחמו על הדגל, הם יילחמו על הסמלים, הם יילחמו על ההמנון, הם יילחמו על כל מה שהוא ישראלי כי בזה אנחנו מאמינים. אנחנו עוד לא התחלנו, חכו. (היו"ר ינון אזולאי, 08:50) תודה רבה. אדוני היושב ראש, אני לא הרבה שנים בבית הזה. אני לא זוכר פעם אחת שנכנסתי לוועדה, בטח לא אצלי בחוקה אבל גם לא בוועדות אחרות, שלא ישב יועץ משפטי. אני מציע שתיקחו הפסקה. זה לא מכבד את ועדת הכנסת. אני לא אומר את זה בהתרסה. באמת, המצב הזה שבוועדת הכנסת בדיון על פרוצדורות לא יושבת יועצת משפטית? יש כאן סוגיות שהעלינו. בוא נעצור לרבע שעה. לא צריך לעצור לרבע שעה. אנחנו בודקים. בינתיים חברת הכנסת שיר יכולה להמשיך לדבר. יש לי שאלה לשאול את היועצת המשפטית. תוך כדי שאני מדבר אתכם, אני בודק. אני מבקש לקבל תשובה ולא אחרי הצבעה.

מבחינת כבודה של הוועדה. נעצור לעשר דקות ונחזור לכאן כשיבוא יועץ משפטי. עד כדי כך התרגלת לייעוץ משפטי? בינתיים מה שמיכל שיר אומרת, לא צריך ייעוץ משפטי. אתה תכף מייתר אותו.

אתה מייתר את בית המשפט, אתה מייתר גם את הייעוץ המשפטי, אתה גם מייתר את העם. אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל אתה גם תכף מייתר את הציבור. אתה יודע מה ההבדל? הציבור לא ייתן לך לוותר עליו.

אתם מייתרים את הציבור שבחר בממשלה של 64 מנדטים. אתם מייתרים את ההצבעה שלהם.

הבוחרים שלכם יוצאים היום להפגין נגדכם. אתם מבינים את העניין הזה? אתם פוגעים כאן בקודש הקודשים של אדם פרטי. אתם לא קולטים את זה. זה יתהפך עליכם. המפלגה שלך הוציאה הודעה שלמשל נשים לא צריכות ללמוד באקדמיה. דמגוגיה זולה.

זה יתהפך עליכם. איזו אישה תשמע את המשפט הזה ותגיד

דמגוגיה זולה. עד עכשיו לא אמרת כלום ועכשיו התחלת לדבר שטויות. אתם תשלמו על כל מה שאתם עושים כאן. אתם תשלמו על זה. איך נשלם על זה? הציבור לא יסלח לכם על הפיגוע בביטחון, על הפיגוע בכלכלה,

הציבור לא יסלח לך על ההתנהלות שלך חסרת האחריות. ניפגש בעוד ארבע שנים בבחירות ונראה מה הציבור אומר. הציבור יזרוק אתכם. את רואה מה קורה במשרד לביטחון לאומי שלקחתם? את רואה מה קורה במשטרת ישראל? את רואה את גל האלימות הרצחני בתוך ישראל? ציון במחאה תפדה.

תודה מיכל שיר על סיום מדהים. אני יוצא להפסקה של חמש דקות, בודק מה קורה עם היעוץ המשפטי ולאחר מכן חוזרים להמשך הדיון. (הישיבה נפסקה בשעה 08:55 ונתחדשה בשעה 09:07.) אני מחדש את

אני מבקש רוויזיה על ההחלטה הראשונה וזאת משני טעמים. זאת ההחלטה הראשונה והרוויזיה על זה.

אני מסביר את הבקשה לרוויזיה. אני מצטרף לרוויזיה ומנמק אותה. מבחינה פרוצדורלית, הידון בבקשה התקיים לפי מה שהבנתי ללא נוכחות הייעוץ המשפטי וללא חוות דעת של הייעוץ המשפטי. האם זה נכון במקרה הזה לבקש את הקדמת הדיון? אני אשמח שבכל זאת אנחנו נשמע את הייעוץ המשפטי בנושא הזה. על זה יש את הרוויזיה ועכשיו אני אבקש את הייעוץ המשפטי. היועצת המשפטית של הכנסת נמצאת כאן. אני מבין שאתם בקטע להשתיק אותה אבל היא כאן. חס ושלום. זאת סיבה אחת. לכן אני מציע להצביע בעד הרוויזיה, לפתוח את הדיון, לשמוע את היועצת המשפטית ואז להחליט כמו שצריך בצורה מסודרת. היועצת המשפטית תענה לשאלתך. הסיבה השנייה. אני לא מבין את הסיבה לצורך בהקדמת הדיון. הרי בבקשה שמונחת לפנינו מטעם יושב ראש הכנסת שהוועדה כרגע באמצע הדיון בה ותכף תחזור, יושב ראש הכנסת מציע - - - על זה נדבר אחרי הרוויזיה. לא. זה קשור. אני אסביר למה זה קשור. יושב ראש הכנסת, בבקשה שהוא הגיש לפנינו, הוא מדבר על פתיחת הדיון של ישיבה נפרדת ביום חמישי. אני מבין שחוק הנבצרות מוכן להנחה היום ומן הסתם הוא יונח היום בשעה 11:00 פלוס-מינוס, מתי שהוא במהלך המליאה היום. אם הולכים לפי בקשתו של יושב ראש הכנסת ומקיימים את הדיון לא היום בסוף סדר היום אלא מקיימים אותו כישיבה מיוחדת - שגית, תהיי איתי ואני חושב שתביני למה אני מכוון - אני מבין שהבקשה היא לצורך חוק הנבצרות מאחר וכרגע אין חוקים אחרים על הפרק, אם יושב ראש הכנסת מבקש מליאה נפרדת ביום חמישי, אין צורך בהקדמת הדיון. החוק יונח היום וביום חמישי יבוא כסדרו. מדובר בחוק משמעותי, תיקון חוק יסוד שנוי במחלוקת, מדובר בחוק יסוד שאין ספק שיהיו עליו עתירות לבית המשפט, אם יש יכולת לא להקדים את הדיון אלא לפעול לפי תקנון ללא כלים מיוחדים, אז למה לעשות את זה? זה יזכיר לי כל מיני הקדמות דיון אחרות שעשינו ובסוף לא השתמשו בהם. יושב ראש הכנסת מבקש מליאה ביום חמישי בשעה 09:00, אין בעיה. תניחו היום, בשעה 09:00 תיפתח המליאה, יתחיל דיון על חוק הנבצרות. הגענו להבנות על החוק הזה, על מסגרת הדיון, על השעות,

הכול ידוע. לכן, לשם מה הקדמת הדיון? תודה. היועצת המשפטית, בבקשה תתייחסי. אני אתחיל דווקא בסוף שלד הדברים שלך לגבי יום מליאה מיוחד ביום חמישי. באמת לגבי הצעת החוק הזאת, אף שהיא שנויה במחלוקת כפי שציינת, הגעתם להסכמות, קואליציה ואופוזיציה, ביחס לשעות הדיבור שלה במליאה, לשם כך לא יידרש שימוש בסעיף 98 וההצעה הזאת תובא סדרה, ככל שהיא תקבל פטור מחובת הנחה עם פטור מחובת הנחה אבל היא תובא בסדר הדברים הרגיל למליאה. ליושב ראש הכנסת הייתה התלבטות אם לבקש יום מיוחד לגבי יום חמישי מכיוון שממילא יש הסכמות. ככל שפועלים על פי ההסכמות, וזו התוכנית להבנתי, גם אם יתחילו בדיון היום, יתכן שהוא יגלוש מעט למחר אבל אין צורך ביום מיוחד. או לחילופין, אפשר לסיים היום את הטרומיות, לפתוח ביום חמישי כמו ביקש יושב ראש הכנסת ואז אין צורך בהקדמת הדיון. אני מבינה. האמת שהעמדה שלי הייתה לייצר שקיפות מולכם ולאפשר בדיוק את הדיון הזה כאן כי באמת הייתה התלבטות. אפשר היה לא לבקש את יום חמישי. אבל אם כבר ביקשו, בשביל מה? עוד לא הצביעו על זה. אני גם לא יודעת אם אנחנו נספיק להניח את זה היום או שנצטרך בכל זאת להניח את זה מחר. יש כאן עוד שיקול שגם הוא חלק מהעניין. אז בואו מראש נלך לכיוון הזה. חבר הכנסת אלקין, הרצון היה לייצר את השקיפות הגבוהה ביותר מולכם, להביא את כל האופציות לכאן ולא לעשות את זה בשיטת הסלאמי וכל פעם לבקש קודם פטור מחובת הנחה ואחר כך להגיד שצריכים גם יום מליאה מיוחד. אבל יש סתירה בין שני המודלים. יש מודל אחד שהוא לפי בקשת יושב ראש הכנסת, שביום חמישי יש מליאה מיוחדת בשביל חוק הנבצרות. לפי המודל הזה אין צורך בהקדמת הדיון. לנו אין בעיה עם המודל הזה. אנחנו לא התנגדנו לפתיחה ביום חמישי. יש לנו טענות על יום ראשון ותכף נדבר על זה כשנחזור לדיון על בקשת היושב ראש. אם זה מה שהיושב ראש ביקש, מן הסתם יהיה כאן רוב לאשר את בקשתו ואז לא צריך את הקדמת הדיון. בואו נפתח את המליאה בצורה מסודרת בשעה 09:00 ונביא את החוק ובא לציון גואל.

נצביע נגדו, ננסה לשכנע אתכם אבל בשביל מה להביא לכאן שני דברים שסותרים אחד אתה שני? עניתי לך על החלק השני של השאלה שלך ולא עניתי על החלק הראשון לגבי פטור מחובת הנחה. השבוע הקרוב הוא שבוע שהתלכדו צירוף של נסיבות יחסית נדיר מכיוון שזה שבוע שגם צריך להניח בו תקציב בקריאה הראשונה וזה שבוע שהוא גם סוף מושב. בהתאם לתקנון גם ביחס לתקציב יש אפשרות גם ליושב ראש הכנסת וגם לכנסת לנהל סדר יום בסדרי דיון מיוחדים וביחס לסוף מושב, גם כאן יש הוראה שמאפשרת ליושב ראש הכנסת לקיים סדרי דיון מיוחדים. אנחנו לא בסעיף הזה. כשאנחנו מצרפים את שני אלה ביחד ויש לנו בעצם שבוע שיש בו גם תקציב שמאפשר לייצר סדר יום מיוחד וגמיש יותר וגם אנחנו נמצאים בשבוע האחרון למושב, אני חושבת שיש יותר גמישות ויותר אפשרויות גם לוועדה הזאת לאשר ליושב ראש הכנסת את מלוא

שאלת גם על הפטור מחובת הנחה. זה ביחד. לא על בקשת פטור. אני יודעת. אמרת שיש שני מודלים וגם אתה התייחסת לימי המליאה. לכן אני עונה גם על זה. בסוף הכול שלוב זה בזה. נכון שאם יש פטור מחובת הנחה ומספיקים להניח היום, אז אולי לא צריך את יום המליאה המיוחד. בטוח לא צריך. בסדר, אז יבטלו. מקסימום יחליטו שלא. השאלה היא רק האם לקבל את ההחלטה בדיון הזה או לקבל את ההחלטה בדיון אחר אחרי הצוהריים כשהנסיבות יהיו יותר בהירות. התשובה לכך היא שמכיוון ששבוע הבא הוא שבוע עם נסיבות שיחסית מאפשרות סדרי דיון מיוחדים בגלל - - - אנחנו מדברים על השבוע הזה. אלקין, עונים לך. אני שומע ואני אפילו מקשיב ומבין את הטענה של היועצת המשפטית. אתה אולי שומע אבל אתה לא מקשיב.

אומרת לך היועצת המשפטית שהיא עונה לך גם על החלק הראשון וגם על החלק השני של שאלתך. כדי להתמודד עם שבוע הבא, זה מתחיל מסוף השבוע הזה.

צריכים לסיים את חוק הנבצרות השבוע. אני לא יודעת. אני אומרת שאם מבקשת פטור מחובת הנחה, צריכים להניח אותו. אני מסכימה עם המודל הזה וגם אמרנו את זה בעבר, גם על סעיף 98 ואני אומרת את זה גם על פטור מחובת הנחה. מבקשים משהו, אז אי אפשר להגיד שקיבלנו פטור מחובת הנחה ועכשיו נשתמש בו רק בעוד שבוע או לא נשתמש בו בכלל במקרה של פטור מחובת הנחה. שבוע הבא הוא שבוע שמאפשר סדרי דיון מיוחדים וזה גולש כבר לשבוע שקודם לו משום שאנחנו נמצאים בסוף מושב. אי אפשר להתכחש לעניין הזה. אם עכשיו לא היינו משתמשים בזה אלא אחר הצוהריים היינו משתמשים, היינו צריכים להוציא את המליאה להפסקה ואז היית קם וזועק האם בגלל זה אתם מוציאים את המליאה להפסקה.

אל תגיד לי לא.

אני אומר משהו אחר. אלקין, דבריך נשמעו באמת בקשב רב. לא הקשבת למה שאמרתי. תאמין לי שהקשבתי לכל. ההצעה שלי היא כזאת. אם יושב ראש הכנסת כבר מראש ביקש מליאה ביום חמישי, וזה מונח לפנינו,

שמעתי את ההצעה שלך. הרי אין חוק אחר שעומד על סדר היום ביום חמישי. כרגע זאת בקשה ריקה מתוכן אלא אם כן יש שם חוק נבצרות. בואו מראש נלך לפי המודל הזה של בקשת יושב ראש הכנסת, נתחיל את המליאה בשעה 09:00 בבוקר עם חוק הנבצרות. לא צריך בשביל זה פטור מחובת הנחה. היושב ראש, אני מציעה הפוך. הצבעת כבר על פטור מחובת הנחה. אני מציעה שהפטור מחובת הנחה יישאר על כנו. אני מתנצלת שביקשתי לעשות כאן שקיפות גבוהה לאירוע. אני מציעה שההצבעה על יום מליאה מיוחד יהיה רק ביחס ליום ראשון. ככל שיידרש יום מליאה מיוחד ביום חמישי, בהמשך היום תתכנס הוועדה.

מקבל את ההצעה הזאת. אנחנו נעבור להצבעה על הרוויזיה שהגישו ולדימיר בליאק וזאב אלקין. מי בעד? 6. מי נגד? 9. מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא נתקבלה. אני רוצה לבקש מכולנו היום התחשבות מיוחדת ביועצת המשפטית, עורכת דין שגית אפיק, כי התקשרו אליה בשעה 03:00 לפנות בוקר והחזיקו אותה לא מעט זמן על הקו אבל בכל זאת היא כאן איתנו הבוקר. אני מסכים אבל אני אגלה לך שכל לילה מחזיקים אותה עד השעות הקטנות של הלילה. כל יום צריך להתחשב בה. הנס הוא שתמיד היא נראית מחייכת ונחמדה כאילו ישנה 24 שעות. אם יש דבר שאפשר להצביע עליו פה אחד בוועדה הזאת, זאת הערכה עמוקה של כולנו לעורכת הדין שגית אפיק. מי בעד? פה אחד. זו ההחלטה היחידה שאני לא מגיש עליה רוויזיה. אנחנו חוזרים לדיון על ימי מליאה. שאלתי את היועצת המשפטית. השאלה היא של חבר כנסת צעיר. עד כמה הבקשה הזאת לקביעת שלוש ישיבות מיוחדות ועוד הקדמת הדיון בישיבה הרביעית היא חסרת תקדים? מבחינה כמותית. בדרך כלל בסוף מושב מבקשים כשני ימי מליאה מיוחדים. זה פחות או יותר. במקרה הזה,

בגלל העניין של התקציב וחבר הכנסת אלקין, אני אגיד עוד משהו גם על יום חמישי - המועד האחרון להנחת הצעת חוק התקציב, להנחה שלה, הוא יום חמישי.

כשהיושב ראש מבקש את יום המליאה המיוחד, הוא מבקש אותו לשם הנחת הצעת חוק התקציב. זה לא רק בגלל הצעת חוק הנבצרות אם תהיה או לא תהיה אלא יתכן וההנחה היחידה צריכה להיעשות כאשר המליאה פתוחה. אפשר יהיה לעשות הפסקה, אתה צודק, אבל זו סיבה מספיק טובה בשבילה נפתחה מליאה בכל השנים בעבר לצורך הנחת הצעת חוק התקציב בין בחמישי ובין בראשון. אז מראש היה ברור שזה רק זה. מה שמטריד אותי זה שזה מייצר חלון שאפשר להביא לשם הכול. אם הקואליציה תבהיר שהכוונות היחידות של המליאה של יום חמישי הן הנחת התקציב ואולי דיון בחוק הנבצרות אם הוא לא יונח היום ולא יספיקו לפני סיום סדר היום להניח אותו, אז אני עוד איכשהו מבין ואמרתי שלי יש כאן השגות, ותכף אני אומר, על יום ראשון הרבה יותר מאשר על יום חמישי בגלל שבירת הנוהג שיש בכנסת. אני מציע שכאשר יגיע התור שלך, תדבר על הכול. אני שואל את היועצת המשפטית אם יש התחייבות שזה ינוצל ביום חמישי. אני מניחה שכן. אני מוכנה לבדוק את זה. אני אבדוק את זה לפני ההצבעה. לשאלתך. בסוף מושב נהוג להוסיף בין אחד לשני ימי מליאה מיוחדים. כאשר יש לנו כאן את הצעת חוק התקציב ומכיוון שיש לנו את הצעת חוק התקציב, תמיד להצעת חוק התקציב מכיוון שמשרד האוצר תמיד לצערי מביא אותה ביום האחרון שקבוע לו בחוק להנחת ההצעה במליאה, אנחנו תמיד פותחים יום מליאה מיוחד ככל שהיום הזה לא נופל על יום ישיבת מליאה רגילה. בסופו של דבר אין כאן משהו שאפשר לומר עליו שהוא חריג מדי. חריג אבל לא חריג מדי. להוסיף ימי מליאה מיוחדים, זה חריג. זו סמכות של יושב ראש הכנסת. בין אחד לשניים זה לא חריג אבל בין שלוש לארבע זה חריג. גם השלוש הוא לא חריג מכיוון שלכל אחד מהימים האלה יש הסבר.

יש להם הסבר בגלל סוף מושב, והיום הנוסף, יש לו הסבר בגלל הנחת הצעת חוק התקציב. זאת פשוט התלכדות של נסיבות שבדרך כלל לא קיימות. אם כבר, אולי כדי להתייחס ליום ראשון. אני אשאל את זה בתור שלי. בהקשר של הבקשה אני רוצה להעלות כמה סוגיות. האחת, לגבי יום חמישי, כבר העליתי אותה. אני רוצה לוודא שהבקשה הזאת היא אך ורק לשם חוק הנבצרות והנחת התקציב ותו לא. תכף אולי נקבל על זה תשובה מסודרת ואז נוכל לגבש את עמדתנו לגבי הצורך במליאה הזאת.

לגבי חוק הנבצרות הייתי מציע מראש ללכת במודל הזה. זה גם מייצר ודאות לחברי הכנסת כי חוק הנבצרות הוא חוק כבד, הוא תיקון בחוק יסוד, והוא מאוד שנוי במחלוקת והיום חברי כנסת מגיעים ולא יודעים אם כן יעלה או לא יעלה, האם יספיקו להניח או לא יספיקו להניח. לגבי החוק הזה עדיף לייצר ודאות. מליאה מיוחדת נפתחת,

כולם יודעים שזה עולה שם ובא לציון גואל. לגבי מרכיב שני בבקשה, שני ימי ראשון. יש כאן כמה סוגיות. האחת, שימוש בימי ראשון הוא מאוד חריג בכנסת. אני כאן הרבה שנים. יש כאן סוגייה מול חברי כנסת נוצריים ובכלל זה יום שבדרך כלל הכנסת לא נגעה בו לשם דיוני מליאה אלא לשם דיוני ועדות. עשו את זה כאשר החריגים שאני מכיר, הקמת ממשלה, דברים כאלה. אני לא זוכר שעשו את זה בניקוי שולחן. עברתי הרבה ניקויי שולחן בכנסת. תכף יתייחסו לזה. אני בטח לא זוכר רצף של שני ימי ראשון. לא זוכר ששני ימי ראשון ברצף נלקחו בשביל ניקוי שולחן או לנסיבות אחרות. ניקוי לפני פסח זה טוב. תכף אני אדבר גם על זה. ניצול פעמיים של ימי ראשון הוא סופר חריג ולדעתי זה קורה אולי בפעם הראשונה. אני לא זוכר תקדים כזה. אני אשמח אם מזכיר הכנסת או הייעוץ המשפטי של הכנסת יוכל לציין מתי פעמיים ברצף השתמשו ביום ראשון. ההערה השנייה שלי קשורה למועד של אחד מימי ראשון אלה. שימו לב, י"א ניסן. אני כבר דיברתי כשאישרנו את מועדי הכנס על כך שיש בו תקדים מאוד מאוד מעניין בכניסה קרוב לחג הפסח כשאנחנו מאשרים את הכנס. כאשר אישרנו, כולם התייחסו לזה שהיה ברור שיום ראשון מן הסתם הכנסת לא תתכנס ובפועל הפגרה תיכנס שבוע קודם. השימוש ב-י"א ניסן כיום עבודת הכנסת, זה תקדים שאני לא זוכר כמוהו. האם קרה אי פעם שב-י"א ניסן הכנסת עוד עבדה ועוד לא יצאנו לפגרה מבחינה ממשית ולא כיום של הכרזה? אני גם מפנה את תשומת הלב של חברי הכנסת החרדים שהם בדרך כלל הראשונים שמבקשים. אני אתמול קיבלתי אישור מיוחד מאשתי ליום הזה. אל תדאג להכנות לפסח של החרדים....

אני שמח שזה נרשם בפרוטוקול שחברת הכנסת עליזה בראשי התחייבה בשם המפלגות החרדיות. אני זוכר אותם משתמשים בטיעון הזה בכל שנה כשהיו כאן דיונים סביב המועדים. אנחנו בקואליציה שלנו הלכנו לקראתם ואפילו אחרי פורים יצאנו. הסבירו לנו שלחברי הכנסת החרדים כל כך קשה הניקיונות לפסח כך שאחרי פורים יצאנו לפגרה. מסתבר שאפשר להגיע ל-י"א ניסן.

ינון, זאת לא בדיחה. הכול התהפך. ינון, זאת לא בדיחה. אמרתי לך שזאת בדיחה?

כשתהיה קואליציה אחרת, היא תגיד שיושב ראש ועדה חרדי קבע דיון ב-י"א ניסן. הבדיחה היא שאתם אומרים שאף פעם לא היו תקדימים כאלה. זאת הבדיחה הכי גדולה שיש. אבל בסדר. זה התפקיד של האופוזיציה. אמרתי לך, אתה בינתיים עובד יפה באופוזיציה. אתה עושה את זה בצורה טובה למרות שיש עוד כמה שיפורים. תן לי דוגמה שיש דיון ב-י"א בניסן. הערה רביעית ואחרונה. אני מדבר לגופו של עניין. לא אמרתי שאתה לא מדבר לגופו של עניין. אתם מבקשים כאן ביום שני הקדמת הדיון ל-10:00 בבוקר. זה כנראה הבוקר האחרון שיעבדו הוועדות בבניין הזה. גם נקבעו ועדות. אני מבין למה אתם רוצים להקדים, זה מקובל בניקוי שולחן, אבל למה לא להתחיל ב-11:00? לפחות לאפשר את החלון המסוים לוועדות שכבר נקבעו, שלא יבטלו אותן ושהן יעבדו. אין שום סיבה לא להתחיל ב-11:00 ביום כזה ולאפשר לפחות ביום שני ישיבה תקנית אחת של כל ועדה לפי סדרי עדיפויות שלה כי אחר כך כבר לא יהיו ישיבות ועדות. תודה. ינון, לא שמתם לב שהחל ממחר יש חודש רמדאן ובחודש רמדאן צמים. זה לא חודש רגיל. גם פיזית, גם נפשית. להכניס לתוך זה עבודה בימי ראשון וחמישי, זה חוסר התחשבות טוטלי. אני לא מדבר על ההצבעות בין 6:00 ל-7:00. תבדוק שאת זה יקיימו. אני לא יודע כי אולי גם את זה לא יקיימו.

אנחנו מודעים לזה וזה נלקח בחשבון וגם תהיה הפסקה. אתה יודע שגם בימי הצום שלנו המליאה עובדת עם הפסקה ואפילו בימי הצום שלנו ההפסקה היא קצרה ולא תמיד נותנים אותה וזה בסדר. עזוב, אני לא נכנס לזה. מתי ימי הצום שלכם? י' בטבת, תענית אסתר, י"ז בתמוז. בתענית אסתר עשינו יום מקוצר. אין לנו רק יום כיפור אלא יש עוד ימי צום. גם הוועדות עבדו וגם הביאו למליאה והייתה הפסקה. זה מה שעושים כאן.

זה לא מה שעושים כאן. לפרוטוקול. מי שעונה לי הוא חבר כנסת דתי. דתי חרדי שצם בכל ימי הצום ומבין לליבך.

דתי חרדי מ-ש'ס שמבין לליבך ויודע מה זה צום וצם את כל ימי הצום וברוך השם לא פספס אף יום צום. אני מבין אותך ומבין לליבך. אני אומר לך שאני שאף פעם לא פספסתי צום. לכן ברמדאן אתה תוקע לו מליאה כשכל הימים הם ימים מלאים. חמישה ימים. חבר הכנסת מעוז לא מרגיש בנוח כשמדברים כאן על רמדאן ופסח באותה ישיבה. אדוני היושב ראש, נדמה לי שנהוג לאחל רמדאן קרים. לא יודעת אם מישהו אמר את זה כאן אבל זה נראה לי ראוי ונכון. אני רוצה לומר כמה דברים. מסתבר שעל אף שגם ראש הממשלה וגם השרים שלנו עסוקים מאוד בטיוליהם בחוץ לארץ, זה רק מביא לנו נזק. קורה תהליך הפוך ממה שהיינו מצפים. במקום שהשרים יטוסו לחוץ לארץ, ייצגו אותנו,

ויביאו הישגים, קורה דבר הפוך. יש הרס של היחסים הבין-לאומיים. רק הבוקר התבשרנו שקראו לשגריר ישראל בארצות הברית לשיחת נזיפה. חמור מאוד בעיניי. דווקא זה לא קשור לנסיעות של ראש הממשלה כי לשם לא הזמינו אותו. נכון. טרם הוזמן ונראה שזה רחוק מאוד. הקואליציה הודיעה שזה לא מזיז לנו. אז הכול בסדר. אני חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו, על הנושא של היחסים הבין-לאומיים שאנחנו ממש רואים הידרדרות מהירה מאוד בכל היבשות בעולם. מדהים לראות את זה. רציתי להבין מה קרה כאן באמצע הלילה שהוחלט שפתאום מצביעים בצורה מאוחדת על כל ההסתייגויות, ממתי זה נהוג ואיך אנחנו עוברים על זה לסדר היום. זה נהוג ממזמן. בסדר. אני רוצה לשאול על כל מיני דברים שקורים לאחרונה כאן במשכן הזה שהם ממש בניגוד לנהלים אבל משום מה אנחנו לא מתייחסים אליהם. שלשום בלילה ביציע השתוללות, ריקודים ברחבת הכניסה לכנסת עם חברי כנסת.

אנחנו לא מבינים ממתי זה נהוג ומקובל. השם ישמור. כשצועקים ביציע, לא מעירים לאף אחד שצועק שם כי זה בסדר, זה הכול טוב. בואו נשתדל לא לדבר על מה שהיה ביציע. אגב, אני לא מסכים עם זה. נזכיר שהייתה התנפלות על הזכוכיות מהיציע אבל לא נדבר על זה כי לא נעים לדבר על זה. אבל מה עשו לאלה שהתנפלו על הזכוכיות? הוציאו אותם באלימות.

במקרה הזה לא נעשה דבר, אפילו לא העירו להם. למה? למה לא העירו להם? זה לגופו של הדיון? זה חשוב לי להגיד. אין בעיה. יש מקומות אחרים. את יכולה להעלות את זה במליאה. תדברי בבקשה לנושא הדיון. תן לי לסיים את הדברים שלי. ביחס לכל מה שמתוכנן כאן בשבוע הבא, אני באמת מבינה את הלחץ ההיסטרי להעביר את חוק המתנות כי באמת איך נעבור את חג הפסח בלי שמשפחת המלוכה תקבל מתנות לרגל החג? שאלה חשו בה.

היועצת המשפטית, בבקשה. חבר הכנסת אלקין, אני אתן לך תשובה. שוחחתי עם יושב ראש הקואליציה והוא ציין שלמעט הצעת חוק הנבצרות, ככל שהיא תגלוש, הנחת הצעת חוק התקציב - שכרגע גם לא ידוע מתי היא תגיע והיא יכולה להגיע ביום חמישי בהמשך אבל מדובר בהנחה בלבד שנעשתה גם בעבר. אני מעריך שזה יקרה עד יום חמישי. זה חייב לקרות ביום חמישי, רק לא ברור באיזו שעה. מניסיון, ואולי אתה יודע, כל שנה זה כך או כל שנתיים בתקציב דו שנתי. המדפיס עובד קשה על חוקי ההסדרים וזה מגיע לכנסת. רק שלא כל שנה יש הערות של אגף התקציבים ושל הכלכלנית הראשית שצריך כנראה לעשות היערכות מחודשת. מעבר לכך, יש סיכום בין חברת הכנסת מירב בן ארי וחבר הכנסת אופיר כץ על פיצול של חוק נכי צה"ל שיעלה ויש ביניהם הסכמה שככל שיוחלט להוסיף נושאים, זה ייעשה אך ורק בהסכמה ובתיאום. כולל בסדר יום של יום חמישי.

בדיוק. לכן אני אומרת שאתה יכול להצביע על יום מליאה ליום חמישי, בעיקר בגלל שכרגע אנחנו לא יודעים מתי הצעת חוק התקציב תגיע. דן, אתה רוצה להוסיף משהו? אני רוצה להתייחס לשאלתו של חבר הכנסת אלקין לעניין התקדימים, ליום ראשון. לשני ימי ראשון ברצף. רק אזכיר שהסוגייה של דיונים ביום ראשון עלתה רק לאחרונה כאן בוועדה הזו בשבוע של פורים. כבר אז אנחנו התייחסנו לעניין הזה. יש תקדימים רבים לכינוס הכנסת בימי ראשון לרבות בכנסת הקודמת. אנחנו גם העברנו בשעתו למי שביקש את אותם תקדימים. מליאה או ועדות?

אני מדבר על מליאה. שני ימי ראשון ברצף. יש תקדימים. בבקשה תנו לו לדבר ברצף. לגבי יום ראשון פעמיים ברצף. אני לא כל כך מצליח להבין למה הדבר הזה הוא רלוונטי. כי מדובר באירוע חריג שאתה חוזר עליו ברצף. זאב, הוא נותן לך תשובה לשאלה שלך. ממה שאני רואה כאן, אין לזה דוגמה של שני ימי ראשון ברצף. לא היה. אבל אני לא חושב שהדבר הזה הוא רלוונטי לעניין הסמכות של הוועדה או הסמכות של יושב ראש הכנסת.

זה משמעותי לגבי החריג. אלקין, תודה. ודאי לקראת סוף הכנס, בוודאי כאשר סדר היום של המליאה הוא כל כך עמוס ובוודאי כאשר אנחנו מדברים על שבוע של תקציב. גם בכנסת הקודמת יש דוגמאות לכינוס הכנסת בימי ראשון. לגבי ועדות. אתה הערת.

אני ביקשתי. ברור שמותר להתחיל בשעה 10:00 אבל אני הצעתי לקואליציה להתחיל ב-11:00. אתה אמרת שזאת ההזדמנות האחרונה של ועדות הכנסת להתכנס. אם תגיד את זה עוד פעם, רוטמן יתחיל ב-07:00. זה לא שבשעה 10:00 הוא מביא הצעות יותר צלולות ממה שהוא מביא בשעה 07:00 בבוקר.

אני מכבד אותך ואני לא מפסיק אותך, אבל אתה כל רגע מפסיק אותו. לעניין הטענה שביום שני זאת ההזדמנות האחרונה של ועדות הכנסת להתכנס. אני מזכיר שיש גם את יום ראשון כאשר ביום ראשון הישיבה אמורה להיפתח בשעה 16:00 ולכן אפשר לכנס את הוועדות ביום ראשון עד כינוס המליאה בשעה 16:00. זה ברור. זה לקחתי בחשבון. אלה הדברים. בנושא של יום שני, הפנייה שלי לא הייתה לא לייעוץ המשפטי ולא למזכיר הכנסת כי זה לא עניין טכני פורמלי משפטי. זאת הצעה לכם כקואליציה לפתוח ב-11:00. תודה רבה. מי שירצה ועדה ויהיה חשוב לו, שיקדים את שעת הוועדה לשעה 08:00 או 09:00 בבוקר. ועדת הכספים מתכנסת ביום בשעה 10:00 כדי להכין לקריאה ראשונה חוק של דודי אמסלם על התרופות. לפעמים גם שעה מספיקה. אני עובר להצבעה על הסעיפים האלה. כמות שזה.

אתם לא משנים. לא משנים. גם היועצת המשפטית אמרה לך שיש לנו אפשרות. כולם דיברו? אפשר התייעצות סיעתית?

כבר עברתי להצבעה. מי בעד?

5. מי נמנע? אין נמנעים.

שמונה בעד, חמישה נגד. רוויזיה.

הרוויזיה בשעה 10:10 בחדר הישיבות של הוועדה לענייני ביקורת המדינה. אפשר לתת הערה לסדר היום שלא קשורה לזה? דווקא משום שמזכיר הכנסת כאן וגם מנהלת ועדת הכנסת. אני חושב שמה שקורה כאן עם דיוני הוועדות והמיקום שלהן זה דבר בלתי קביל לחלוטין. ועדת חוק דרעי, חשוב ככל שיהיה - - - אין חוק כזה. מה לעשות, יש חוק כזה. אתם קוראים לו כך.

ועדת חוק דרעי השתלטה על חדר ועדת הכנסת ובגלל זה ועדת הכנסת השתלטה על חדר ועדת הכלכלה ועכשיו תשלט אל חדר

ועדת הכלכלה שהייתה צריכה לשבת כאן בשעה 09:00 יושבת בחדר של ועדת העלייה והקליטה. ועדת העלייה והקליטה כנראה הפכה לוועדת הגלות והלכה לגלות.

הרוויזיה תתקיים בשעה 10:30 בחדר הוועדה לענייני ביקורת המדינה. למה ועדת הכנסת לא יכולה לשבת במקום שלה?

אני אתייחס לזה. אתמול היא ישבה בחדר ועדת המדע. היום היא יושבת בחדר ועדת הכלכלה. הכול בגלל חוק דרעי. יש תקציב מיוחד לבניית אגפים חדשים בכנסת. כשהם ייבנו, יהיו חדרים נוספים לוועדות. תודה רבה. נחזור בשעה 10:30 בחדר הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדיון על הרוויזיה. הישיבה ננעלה